אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים, התאריך 5.7.2022 ו' בתמוז התשפ"ב, השעה 09:27, הנושא של הדיון: שיוך מוניציפאלי של שטח חסר מעמד מוניציפאלי בבעלות פרטית בכסרא סמיע. מאחר והדיון הזה הוא דיון המשכי של הדיונים שהיו בוועדה הזאת בנוגע לשטחי שיפוט, מה

ביקשתי מהייעוץ המשפטי לבחון משפטית אם יש סמכות לשרת הפנים לגרוע שטח מתחום תכנית המתאר הכוללנית, המופקדת והמפורסמת. לקחו שטח מתוך תחום קו הבנייה של היישוב

משום מה אותו יושב ראש יחד עם שני הנציגים

כסרא סמיע הם שני ישובים. כסרא עם 9,000 תושבים, סמיע עם קרוב ל-6,000 תושבים. שטח השיפוט של כסרא סמיע הוא 14,000 דונם.

מה קורה עכשיו?

תראו מה כתבו בהמלצה המצ'וקמקת של הוועדה הזאת. הם ממליצים להעביר את הכל למשגב בגלל שני דברים: האדם והכלים והאמצעים שיש למועצה האזורית. האם האדם במשגב יותר חשוב, יותר טוב מאשר האדם של כסרא סמיע, או שבגלל זה

זה הכי נוח מבחינתך. על קק"ל הוועדה כתבה כך: "השארת שטחים בייעוד חורש לשימור ויער טבעי בתמ"א 1 ללא שיפוט", מה שאומר להשאיר את השטח איך שהוא,

לחלק את יתרת השטח בין הרשויות המקומיות

אבל אחרי שדיברתי איתו ושלחתי לו מכתב

שיושב ראש הוועדה הגיאוגרפית לא צירף את המכתב השני של

בחורפיש חתמתם על גריעת שטח מתוך תכנית מתאר כוללנית ומופקדת, גרעתם מתוך קו תחום הבנייה שלדעתי זו עבירה על החוק, לקחתם

אני שמח מאוד שאתה אומר את זה.

הדוח של הוועדה הגיאוגרפית של דליה ועוספיא. קיימנו כאן דיון שהמסקנות שלו היו ששרת

כל נושא כסרא והאזור ללא שיפוט שגובל עם

אני אשמח מאוד להיות שותף בקבלת ההחלטות לגבי כסרא סמיע כיושב-ראש הוועדה לפיתוח היישובים הדרוזים וכראש רשות לשעבר. אני מניח שיאסר לא יתנגד שאני אהיה מעורב. בכיף, גם אתה וגם יאיר. יש כאן בעלי קרקע שידעו שהולך להיות דיון, שחתמו על תצהירים שהם בעד

מה כתוב באתר של משגב? מועצה אזורית שמפעילה עסקים פרטיים בתחומי עשייה, תיירות ושירותים.

מאיפה הם מבינים בחקלאות? מאיפה חרשים והר חלוץ מבינים בחקלאות כמו אנשי כסרא? מי ישמור על האדמה הזאת? אנחנו עושים טובה למדינה שאנחנו שומרים על האדמה הזאת ומעבדים אותה. אולי נחפוף גם את ראמה למורן

אנחנו לא קשורים להחלטות של הוועדה הגיאוגרפית, אנחנו גוף נפרד שבודק את זה בנוסף. המעמד של הוועדה הגיאוגרפית ברור לכולנו. ההמלצות של הוועדה הן אחרי אין ספור דיונים. את יודעת כמה פעמים עליתי לנצרת לוועדה כדי להציג מריבות,

כמו שראש המועצה יודע, הייתה פגישה עם ראשי הרשויות הדרוזיות, היה ביקור של המנכ"ל בדיוק בשביל להבין את הצרכים של השטח ולקבל את

היא תפגע. איך היא לא תפגע אם הקו הכחול החדש בדיוק משיק? איך אני ארחיב כתם אם אין לי שטח? כל החלטה או אי החלטה לגבי תחום השיפוט

בתכנון הכוללני של

מי שיודע לחיות עם הטבע זה האנשים שחיים במקום. לא צריך לתפוס את הישובים הדרוזים כאילו הם אנטי טבע שרוצים לגזול את השטח. כל האדמות הפרטיות צריכות להיות בסמכות

הקווים המנחים עוברים כרגע עדכון. חלק מתפקידנו זה לראות שיש חשיבה קוהרנטית בכל הוועדות, לראות שהן מתייחסות באופן שווה לכל רשות ורשות לא משנה איפה היא נמצאת. כלל העמדות והדוחות שיאסר הציג והגיש קיימות באתר הוועדה הגיאוגרפית, הן שקופות,

אפשר לראות אותן שם, כולל הזימונים לדיונים הפומביים

הוועדות הגיאוגרפיות שוכחות שבית המשפט העליון כבר לפני כמעט 60 שנה אמר שכשאתה הולך לשנות גבולות לאנשים שמשתמשים בשטח אתה צריך להזמין אותם

איפה הייצוג שלכם מתבטא בוועדה הגיאוגרפית? הרי באתם מיוזמה שלכם, לא של הוועדה, ואמרתם: אנחנו צריכים להיות מיוצגים.

אנחנו הופענו בפני הוועדה כבעלי עניין. לא כחלק מהוועדה.

הוועדה הזאת לא מתה,

תמשיך להיות גם אחרי הקמת הכנסת הבאה. אני מכאן רוצה להודות לכל מי שהשתתף. גם למנכ"ל משרד הפנים ולנציגי המשרד שנכחו בדיון, גם לחברי יאסר גדבאן שעושה רבות למען היישוב שלו ובכלל למען

אני מבקש ממך יאסר שכל העיניים שלך וכל האנטנות

הוועדה מבקשת ממשרד הפנים להעביר לנו התייחסות

על

מאחר וחג הקורבן חל ביום שבת הקרוב אני רוצה לאחל לכל בני העדה הדרוזית, המוסלמית, הצ'רקסית ולכל מי שחוגג חג קורבן שמח. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.